בוקר טוב לכולם, תודה למצטרפות ולמצטרפים. נמצא איתנו בשלב הזה של הדיון חבר הכנסת בן גביר. מייצגים את משרדי הממשלה: עורכת הדין יעל כהן ממשרד ראש הממשלה,

ועורך הדין אייל זנדברג, ראש תחום משפט ציבורי בייעוץ